האם באתם עם תשובות לשאלות של הוועדה

לחזור בתשובה אתן.

עצמו. אגף התקציבים, משרד האוצר.

אחד מהם נגע לעניין של ועדה מקומית שאינה עצמאית.